א' בניסן תש"ף, 26 במרץ 2020. הנושא הראשון שלנו על סדר-היום זה סקירת מנכ"ל משרד האוצר מר שי באב"ד, אני מקווה שהוא יהיה לנו בקרוב על הזום. אני רק רוצה למי שפחות מכיר, איך מתנהל דיון בפורמט של הקורונה: אחד, אנחנו מנהלים אותו בשני חדרים. אנחנו כן נקפיד שלפחות בכל חדר יהיו נציגים לסיעות הרלוונטיות ככל האפשר. אז אני אומר את זה כבר פה, לסיעות שיש בהן יותר מנציג אחד, יכול להיות שנצטרך לעשות איזשהו ניוד כזה או אחר בין החדרים, כדי שלא תהיה הרגשה שמישהו מודר ממשהו. אבל הכוונה היא לנהל את שני החדרים כחדר אחד. הדבר השני זה שיהיה לי אפס סבלנות להפרעות. גם בזום, מי שיפריע, סתם זה הרבה יותר קל, פשוט שמים אותו על mute ובזה נגמר האירוע. זום בלי זמזום. כי אחרת אי אפשר יהיה לנהל את הדיון הזה. באמת אני יודע כמה הוא חשוב, בוודאי לנוכחים פה, אבל הרבה יותר לאלה שמסתכלים בדיון הזה דרך כל המערכות האלקטרוניות, וצריך לאפשר להם גם כן לראות דיון שמתנהל בצורה ראויה. אז מאחר שעוד לא חיברו את הזום, אני בינתיים אפתח את זה להצעות לסדר-היום של חברי הכנסת. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. מי עוד רוצה פה הצעות לסדר-היום? מיכאל ביטון. אורית. דיברנו על זה באמת קצת

בינתיים כמה דברים: אחד, לצד הדיון על האוכלוסיות המוחלשות ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים עם מנכ"ל הרווחה, שטוב שיזמת היום, אני מבקש שנקצה כמה שעות לנציגות של חברה אזרחית ועמותות, לשמוע מה הם מסוגלים לעשות, כמו שנעשה במלחמת לבנון השנייה וצוק איתן,

אחת הבעיות בסיפור הזה זה שאתה מפטר מטפלת או גננת אתה לא מוצא אותה אחר כך, אין רציפות והמשכיות,

שנצטרך כנראה לדון המון שעות וכמעט כל יום, ואני מבקש את אורך הרוח

אני רוצה להעלות נושא חשוב מאוד לדיון, וזה הנושא של שמיטת החובות של תשלומי שכירויות, בין אם מדובר על שכירויות פרטיות או ציבוריות, לרבות משכנתאות

אם האוצר אישר לארקיע וישראייר את תוכנית ההתייעלות, נא להפריד אותן מאל על, כדי שהם יוכלו ללכת לבנקים לבקש כסף

הם לא מבקשים מענקים, הם רק אומרים: תפרידו אותנו מאל על כדי שלא נקרוס בעוד חודש, כי אנחנו צריכים

כולם מדברים על תקציב רזרבות גדול למדינה. השאלה אם זה חוקי במצבים כאלה להשתמש. באיזה תנאים ניתן להשתמש בכסף שנחסך ברזרבות? תודה.

המשק במצב חזק והצמיחה הייתה - - - שי, דבר אל חברי הוועדה, דבר קצת יותר לאט, ותוותר על המצגת, אנחנו נעקוב אחריה בדפים. בסדר גמור.

ובעצם גם משרד הבריאות וגם מדינות אחרות בעולם

ולכן בשלב הזה אני לא יכול להגיד לך שיש איזשהו תרחיש מלא שכולנו עובדים לפיו וכולנו מתייחסים

אלה חלק מהשאלות שמאוד מאוד מטרידות אותנו במשרד האוצר. גם ככל שנמצאים במצב הנוכחי או ככל שמעמיקים את המצב הנוכחי והמשבר מתעצם,

המשבר, וכמה זמן אנחנו נוכל לשהות,

אני עובר רגע לשקף 3

אני עובר לשקף תחזיות המקרו אני לא אעבור על כולו, אבל אני רק אתן לך,

יש פה תרחישים שמדברים על אורך השבתה בין חמישה שבועות ל-12

ואתה כמובן יכול את המספרים המקבילים, מה קורה אם זה ל-12 שבועות, מדובר על פגיעה של קרוב ל-9% בהשבתה חלקית בתוצר ושל 18% בהשבתה מלאה.

יהיו לא מעט חברות שיקרסו מהאירוע הזה, וככל שהמשבר יותר עמוק ככה זה גורם לקריסת יותר ויותר חברות, ויכולת השיקום שלנו היא מאוד מאוד בעייתית. צריך עוד להגיד,

וכמו שהמשבר קרה מהר ככה יצאנו ממנו מהר, כשמדובר במשבר ריאלי ההתאוששות לא תהיה בחודש-חודשיים,

כדי שבאמת המגזר העסקי, גם חברות קטנות ובינוניות וגם חברות גדולות, יוכלו לקבל מענה תזרימי כולל לסיטואציה הזאת יחסית בתנאים מאוד מאוד נוחים ובמסלול בירוקרטי

כי כל הדברים האלה משחקים פקטור פה. שמנו לב

לראש הממשלה תוכנית חדשה שתיתן מענה לנושא הזה. אנחנו בקשר כל הזמן עם יו"ר המגזר העסקי לדוגמה, שיושב פה גם

החלק האחרון של העיגול מדבר על האצת המשק.

האצת המשק גם מדברת להתחיל להיערך טיפה ליום שאחרי

תן לי, אני אענה למה שאתה אומר. אני שם את הנתונים לאשורם. כשאנחנו מסתכלים כמדינה,

שזה לא מענה בהכרח פיסקלי, כמו

ושזה לא נתן מענה לעסקים. וכמו שציינתי קודם,

הממשלה זה להציג איך אנחנו נותנים מענה תזרימי טוב יותר, בלי קשר למענה הפיסקלי הנוסף שעושים ובלי קשר לכסף הנוסף

יש לנו דמי אבטלה,

לפני רגע היו 30,000 מובטלים, עכשיו יהיו מיליון מובטלים אנחנו משלמים דרך המייצבים

ותפריד בבקשה בין העלות ממש לבין כל התזרימיים. כל הסיסמאות לא מעניינות. אני אומר שוב: מאחר שהדברים עדיין לא סגורים, וראש הממשלה לא נתן את דעתו - - - ראש הממשלה אמר ביום ראשון שתוך יומיים הוא מציג תוכנית. תנו לנו

בסדר, חמש דקות כל השאלות.

ראשית, בוקר טוב ותודה רבה על כל העבודה שאתם עושים. אין לנו מידע כמובן מפורט על התוכנית שאתם הולכים להציג, אבל אני חושב שיש איזשהו הלך רוח שלמרות הצעדים המשמעותיים יש חוסר הפנמה של גודל האירוע שאיתו מתמודדים

הם אלה שמחלקים היום מזון לאנשים מבוגרים ועושים את ביקורי הבית.

תענה בינתיים על כל השאלות, ואחרי זה נמשיך עם יוגב או מי

ברור.

מוצא את עצמו עם

אנחנו עוד נצטרך לשבת ולהרחיב את זה, אבל יש מענה ראשוני למגזר השלישי. זה מיכאל ביטון שאל ואני אשמח גם לשבת אתכם.

כי הרי לא יעלה בדעתכם שאם עכשיו נפצה ונחליט שאנחנו מפצים כל עצמאי אני סתם זורק עצמאי בסכום מסוים של כסף, כי אני יודע היום על

אנחנו ניקח את הכול בחשבון וננסה לאורך הזמן לשפר. גם החבילה שניתן עכשיו זה לא סוף פסוק. זה תוך כדי תנועה, כל הזמן נשפר, נתקן,

ואני מבקש שיאפשרו להם למשוך את כספי הפיקדון כדי שיוכלו לחיות, אין להם מקור מחיה אחר כרגע.

כן, איציק שמולי.

השאלה שלי נוגעת באופן ממוקד לשני מגזרים שנפגעו באופן אולי החמור ביותר, שזה התיירות והתעופה. במסגרת החבילה שאתם מגבשים, אני מניח שחלק גדול

מאל על מי נמצא? עודד, אפשר שאלה בקשר למועצות המקומיות? שנייה, לא, אני רוצה לתת ליוגב לענות על השאלות.

תענה על מה ששאלו אותך בינתיים ואחרי זה נאסוף עוד שאלות. אנסה לענות על

אני לא מצליח לנהל את זה אחרת. לגבי מה - - - אני לא יכול כרגע להתייחס, לשלול או לאשר שום דבר, אבל אנחנו בהחלט מודעים לנושא ולבעייתיות בו, ובוחנים את הנושא וניתן את התשובה

הסיפור של הרשויות המקומיות גם נבחן, התקבלה לאחרונה רק הפנייה, ונבחן האם ניתן לתת מענה כזה או אחר? בנושא הסיפור של בנק ישראל,

נשב עם הנגיד, נראה מה

יוגב, מה זאת אומרת אתה לא יכול להתייחס?

גם לתעופה הוא לא התייחס. הוא אומר שהוא לא יכול. למה אתה לא יכול להתייחס? - - - על כל הנושאים. כמובן שארנונה זה נושא כאוב, ואנחנו בוחנים את כל הנושאים, אבל כרגע אין שום החלטות אז אני לא יכול להתייחס. אני רק אגיד במאמר מוסגר, זה גם יופיע

אנחנו מסתכלים גם מה מדינות אחרות עושות בעולם. אנחנו מרגישים די בנוח עם מה שאנחנו עושים, לפחות בהיבטים של הטיפול כמו שהמנכ"ל ציין על רשתות הביטחון, סיוע לעסקים קטנים ובינוניים, סיוע כמובן בתחום

לא יודעים מתי העסקים שלנו יתחילו להזרים מזומנים בחזרה. ולכן בעצם אתם מעמידים אותנו באיזושהי סיטואציה שבה אנחנו מגדילים את המינוף שלנו בלי שום אופק ובלי שום

הגשנו בעניין הזה מכתב לראש הממשלה אתמול.

רוצים במיידי הסרה של כל האגרות לשנת 2020 בנושא העובדים הזרים. תודה. אני מבקש על זה תשובה, מכיוון שהמגזר שלנו הוא around the clock, חיוני. הוא לא יכול לעצור, הוא לא יכול

עוד שאלה,

שקשורה באמת לעסקים ולאכיפה של הדברים עליהם אתם מדברים. כולנו ישבנו בוועדה הזו בינואר השנה, וביחד אתכם החלטנו

עד לרגע זה החבר'ה האלה לא קיבלו שקל אחד, ובמצב הזה הם נכנסו לסיפור הקורונה.

הסיפור הזה זה סימפטום של הכרזות שאתם לא מקיימים.

ובנוסף, יש לי שאלה שמאוד חשוב לי לשמוע מכם:

שכרגע מפורסמות בערוץ 13,

התחברו לזום, כדי לקבל תשובות ממשרד האוצר. אני חושב שזאת בושה וחרפה בהתייחסות של משרד האוצר.

זה פשוט בושה וחרפה מה שעשיתם פה,

עודד, תודה רבה קודם כול על הזכות. תשמע, מעט מדי, מאוחר מדי, ואני אתחיל בסוף. אם זו התוכנית המקורית, עם כל הצורך שלנו לקבל תמיכה

אבל הרבה מחכים,

לתוכנית הכלכלית שתצא, ואם יראו שבתוכנית הזו אין תקווה, אתם תראו את החל"תים עוברים את המיליון בשבוע הבא כמו כלום.

התוכנית צריכה להכיל נזילות למשק, היא צריכה להכיל צמיחה כמו עידודי השקעות, כמו נושא של חדשנות,

תודה.

לה"ב. עודד,

בפעם הקודמת ניסיתי לעלות,

עמים שכירים שיושבים כרגע ומקבלים חל"ת ומקבלים דמי

סיפור הקרן לערבות המדינה זה עוד אחד מהאגדות שלא ניתן להגיע אליהן,

האפשרויות

תודה רבה. שגית היועצת המשפטית של הוועדה רוצה להגיד משהו.

וחבל שהפעם

הקרן זה ייכשל שוב בדיוק מאותה סיבה. אז אם אתם יכולים להצביע על הבעיות האלה, שנוכל לראות איך פותרים אותן, זה יעזור. (היו"ר עודד

זו הדרך היחידה למס רכוש שתיתן מענה. ואז עסקים שהמחזור שלהם ירד מהותית מיד יפוצו, ומי שלא ירד לו המחזור לא יהיה לו פיצוי, מאוד פשוט. תודה. יוסי

או מה אני אתן לך אחרי הנזק הזה בעוד חודש או חודש וחצי. למה אנחנו לא שומעים מספרים מסודרים? שמענו פה הצהרות, השוואות לגבי מה שקורה בעולם. עכשיו, אנחנו מייצגים ענף שיש לו מקרר מלא בפוטנציאל כלכלי, שאם החשמל ינותק הכול יירקב וילך לאשפה.

כמו שאמר אתמול ראש הממשלה, וההחלטות מתקבלות בדרגות הכי גבוהות. ולכן אני לא יכול כרגע לפרט, אני חושב שיותר ראוי שיקיימו על זה דיון

על זה אני מדבר אבל.

בסוף הסיפור של ההודעות בתקשורת שהן לא מדויקות מייצר גם מצג שווא כלפי הציבור לגבי מה שהממשלה הולכת לעשות,

תבינו, וגם אני אומר לכם: אנחנו עובדים כל הזמן, ההחלטות משתנות בקצב מאוד מאוד מהיר. ולכן אני הייתי מאוד ממליץ לחכות למה שיגידו הגורמים המוסמכים, שהם ראש הממשלה ושר האוצר. אני לא חושב שאפשר להתייחס כרגע למה שכתוב בתקשורת. ואני מבין את התסכול של הוועדה, את התסכול של האנשים שמקשיבים, אבל תנו לנו רגע אחד. גם ראש הממשלה הצהיר את זה אתמול, הוא אמר מתי תפורסם התוכנית. תנו לנו רגע אחד לעבוד. ואני אומר לכם: אני מפסיד כרגע את הדיון על קבלת ההחלטות. אנחנו נשחרר אותך עוד זמן קצר. אבל תנו לנו רגע לעבוד, ואנחנו נפרסם את הדברים באופן מסודר. אני מתנצל אם יצאה הדלפה כזו או אחרת, אני לא יכול - - - אנחנו מתקרבים - - - אני חוזר, לגבי מה שאמרתי לגבי הבריאות כרגע נשים את זה בצד. לגבי נושא התמיכה עוד פעם, אני מחדד: יש לנו תוכניות מוכנות לעידוד הצמיחה במשק גם לפני המשבר, אנחנו עכשיו מעדכנים אותן, כמובן בהתאם להתרחשויות בשטח. אבל יהיו לנו ויש לנו הרבה תוכניות, והן יוצגו גם. כמו שאמרתי, אנחנו כרגע בעצירת הדימום. אנחנו נעצור את הדימום, ואנחנו נצא עם תוכניות צמיחה בהמשך. חלק גדול מהן דורשות כמובן את אישור הכנסת, והכנסת התחילה לעבוד עכשיו. אז תנו לנו רגע אחד לארגן אותן - - - אוקיי. בנושא היישום כנ"ל, יש דברים שהוצהרו עליהם בתקשורת בצורה רשמית - - - דיברתי על דוגמה כנהריה.

ואני מבין גם את התסכול של אנשים, חלקם זה חברים שלי, חלקם זה אנשים שאני מדבר איתם בטלפון, האנשים עוד לא ראו כסף בחשבונות בנק זה נכון, גם על מה שהוצהר. נו, אם אין כסף אז מה? - - - כמו שהמנכ"ל אמר לגבי העצמאים, גם לגבי הקשישים, גם דמי האבטלה. הדברים לא משולמים ביום הראשון של המשבר, גם אם הם היו כבר מחוקקים ומוסדרים. הדברים תמיד משולמים באיחור של כמה ימים מטבע הדברים, אנחנו עוד לא הגענו לסוף החודש. ותזכרו שהמשבר הזה התחיל בתחילת החודש,

ולכן אתם תראו את הדברים מיושמים בשטח בהמשך. לגבי כל הסיפור של נזילות ואשראי אז אנחנו גם ערים, החשב הכללי ציין את זה אתמול, והיה לנו אתמול דיון גם עם בנק ישראל וגם אצל שר האוצר, ואנחנו נביא שיפורים מאוד מאוד משמעותיים בתחום הקרן לעסקים קטנים ובינוניים. זה גם דברים שלוקחים קצת זמן, אבל אנחנו מקווים שממש בימים הקרובים תראו שיפור מאוד משמעותי, ואנחנו נזרים עוד הרבה נזילות לשוק. גם בנק ישראל עושה את זה מהצד שלו. כל מה שדובר פה על הסקטורים שנפגעו, אתם צריכים להבין, יש פה פגיעה מאוד משמעותית בכל הסקטורים, בחלקם יותר כמובן. דובר פה על התיירות מטבע הדברים, על התעופה, התרבות כמו שדובר פה אלה סקטורים שנפגעו מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו כרגע נערכים עם תוכניות. עוד פעם, הדברים לא יכולים לקרות ביום אחד. כל מה שנאמר פה הוא על השולחן מבחינתנו, ואנחנו ניתן לו מענה כזה או אחר. עוד נאמר לגבי הסיפור של עידוד עובדים אז התייחסתי קודם. גם שאלת, חברת הכנסת פרקש הכהן, זה חלק מהתוכנית שלנו של היציאה, לגבי עידוד תעסוקה, ואנחנו גם מגבשים משהו בנושא הזה. מה עם המיסים? אם היושב-ראש רוצה שאני אתייחס אז אני אתייחס, פשוט רשמתי חלקית. אנחנו פשוט צריכים לסיים את הדיון הזה עוד מעט. לי יש עוד שאלה, אמרת שיהיה סבב אחרון של חברי כנסת. אני אעשה ככה: שאלה לצביקה האוזר, שאלה לירון גינדי, שאלה לארקיע שהבטחתי, יוגב יתייחס ואני אסכם. ואני מתנצל בפני כל השאר שלא יכלו להשתתף. תראו, זה דיון עם עשרות אנשים שנמצאים פה על הזום, אנחנו משתדלים לתת לכולם את הביטוי. יהיו עוד הרבה דיונים בסבבים האלה. ירון גינדי. עודד, זה ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים. חברת המדרוג העולמי S&P כתבה שהמשק לא ייכנס - - - ראול, קיבלת רשות דיבור? תן לי להביע את עמדתי. אבל רגע, אי אפשר לנהל דיון ככה.

אני באמת מתנצל בתהליך הזה, אבל אנחנו צריכים לעבוד לפי הסדר. ירון גינדי. אני רוצה לשאול בבקשה שאלה אחת: הרי ברור לכולם שמה שיציל את הכלכלה שלנו זה החזרת המשק לפעילות. אבל צריך להיות פה מגזר עסקי שלא יקרוס ויצליח להחזיר את המשק לפעילות. לפי התוכנית שלהם, אני אומר לך שעצמאי שמרוויח 17,000 שקל ברוטו, זאת אומרת 12,000 שקל נטו, לא זכאי לפיצוי של שקל אחד. ולפי התוכנית שלהם אני אומר לך, שכל המסעדות וכל אולמות האירועים לא זכאים לשקל אחד.

הם היו ב-300,000 שקל למחזור, הם הגדילו את זה עכשיו למיליון וחצי כל המסעדות בחוץ, כל גני האירועים. וזה מקסימום הכנסה של 150,000 שקל רווח שנתי, זה אומר 12,000 שקל. מ-12 ל-17 הם מתחילים להקטין. והם עצמאים מאוד עשירים, מי שמרוויח 12,000 שקל, צריך להרוג אותו עד הסוף.

צביקה האוזר. הערה קצרה ושאלה: קודם כול לגבי תשובת שי באב"ד על תרחיש הייחוס שאירוע נגיף הקורונה מסתיים ברבעון האחרון של 2020, ו-2021 היא שנת ההאצה של חזרה לצמיחה אני ממליץ, והייתי שמח לשמוע אולי בדיונים הבאים, מודלים אם תרחיש הייחוס הזה לא מתקיים, ואם הנגיף ממשיך ברציפות גם ל-2021, או שיש תופעה של פעימות עונתיות ואנחנו רואים אותו במשך שנים קרובות. האם כבר יושבים על מודלים מקרו-כלכליים בנושא הזה? לגבי שאלה פרטנית האם תאפשרו דחיית מס שכר לעמותות, כמו הרעיון של דחיית מע"מ למעסיקים? וספציפית עמותות שהן בתי חולים הרצוג ורעות אני יודע ש-420 קשישים נמצאים ברעות, יש קושי תזרימי עצום למוסדות האלה, שלושה בתי חולים, גם בהכנסות,

האם יש לכם פתרונות נקודתיים בנושא הזה?

ראול סרוגו. שלום לכולם. קודם כול, טוב שחזרתם, ועדת הכספים,

אני מברך גם את חבריי חברי הכנסת. אני חוזר ואומר: חברת המדרוג העולמית S&P קבעה - - - שאלה. אני הרשיתי שאלה. אנחנו פשוט צריכים לסיים ב-12:00 את הדיון. תן לי שתי דקות, אני כבר מגיע לזה. לא, אני ביקשתי שאלה, אני מתנצל. את השאלה. אין לי מה לשאול. אין לך מה לשאול. ארקיע. תודה רבה על הזכות לדבר. השאלה שאני מבקש להפנות היא: מדוע חברת ארקיע, ואני מניח שגם חברת ישראייר, כרוכות בהיבט מתן הסיוע בכל מה שמתנהל מול חברת אל על, שהיא בסדרי גודל גדולים ומורכבים הרבה יותר? צריך לנתק את - - - תודה רבה.

יוגב, תענה, ואז אני אסכם וננעל את הדיון. את השאלה של ארקיע האחרונה לא שמעתי. למה אתם כורכים את ארקיע וישראייר עם אל על במנגנון של הפיצויים?

אז זה קל לענות: אני כרגע לא יכול להתייחס לתחום התעופה, מכיוון שמדובר גם בסיכום מסחרי. בסדר, זה לא מופיע גם אצל מתן. מתי תשובה? אני אומר לכם עוד פעם, אני חוזר על מה שאמרתי קודם: יש דברים בתקשורת - - - אני אתן דוגמה על ההסכם של הקרנות השתלמות - - - בסדר, שלא ייתן תשובה,

התקשורת מפרסמת ומזיזה את השוק, ואנשים נלחצים, וזה יכול לגרום נזק אמיתי ריאלי. יוגב, בסדר, תשב איתם. אנחנו יושבים כל הזמן עם חברות התעופה. בבקשה, תנו לי לא להתייחס לתעופה, אבל אני אומר לכם, אמרתי קודם: זה נושא שהוא על ראש סדר העדיפויות.

הלכת לנו. המערכת קרסה. חברים, אני רוצה לסכם את הדיון הזה ולהיערך כבר לדיון הבא. אני חושב שמה שהוצג בפנינו זאת לא תוכנית כלכלית,

זה אוסף של נתונים עם ניסיון לפעמים אני יודע שלוקחים אותי לסיבוב, אני לפחות נהנה מהסיבוב בסיבוב הזה אנחנו לא נהנים. בקיצור, מבחינתנו התוכנית הכלכלית הזאת זאת לא תוכנית כלכלית.

דבר. אני חושב שאתה רואה את היקף הבעיות רק ממספר האנשים שיושבים פה בזום,

כל אחד מהם זה עולם ומלואו, ומאחוריו יש עוד הרבה עולמות שגם נפגעים כשכל אחד מהם נפגע. לצערי, אתם לא נראה לי מבינים את גודל האירוע, כי אם אתם לא תקבלו החלטה ותגידו פעם אחת על מה אתם מתקבעים ולאן אתם הולכים, אתם תמצאו את עצמכם אחרי פסח עם מתוך המיליון מובטלים האלה שכבר חתומים בלשכה, כמעט מיליון מובטלים 50% מהם לא יהיה להם לאן לחזור. פשוט לא יהיה להם לאן לחזור. ואני לא רוצה לדבר על העצמאים, ואני לא רוצה לדבר על העסקים הקטנים, ואני רוצה לדבר על חברות ענק שייפלו ויפילו את כל שאר החברות כמו דומינו, אם לא תיתנו להם ודאות בעולם אי ודאי. שזו אולי הסיסמה: אתה נמצא עכשיו בעולם של כלכלה התנהגותית, ואתם עובדים הפוך מאיך שצריך לנהוג בכלכלה הזו. במקום לייצר שקט בשוק, אתם רק מייצרים עוד ועוד ונטילציה. ולכן ועדת הכספים תהיה הגורם המייצב, ככל שאתם לא תהיו, ככל שהממשלה לא תהיה. ואני אומר עוד הפעם: דרך המלך מבחינתנו זה שהממשלה עושה תוכניות טובות, מביאה אותם לכאן, אנחנו קצת עושים fine tuning, מאשרים ומשחררים את זה לשוק. אבל כרגע אנחנו לא שם, לפחות לפי הרושם שאני מקבל, גם מהדיון שהיה פה בנושא של קרן ההלוואות,

למעלה הכול נראה נהדר, כשאתה יורד לשטח אתה מגלה ששום דבר לא עובד. לכן במקביל אני מבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה לנסח הצעת חוק אחת שנוגעת לשימוש בקרן מס רכוש, כפי שצוין פה, כבר עכשיו, באופן כזה שתוכל לתת זריקה לעסקים מיידית; כנ"ל הצעת חוק, אנחנו נבקש, שנוגעת לדחיית תשלומי מע"מ ואיחוד שנים, היכולת לאחד שנים בדוחות, כמובן בהוראת שעה. ומה עם ארנונה, עודד? זה לא חוק, זה בתקנות, ולכן אני לא רוצה עוד לגעת בזה. ככל שנצטרך ניגע בזה. בנוסף, הצעת חוק של קרן פיצויים מיוחדת, שבעצם תעביר מיליארד שקלים לכל אחד מהמשרדים הבאים:

מיליארד שקל; כלכלה מיליארד שקלים; בריאות מיליארד שקלים; רווחה מיליארד שקלים; תיירות מיליארד שקלים. כל משרד יוכל להוציא את מיליארד השקלים האלה כתקנה באמצעים שהוא ימצא לנכון, אם זה באמצעות תמיכות או כל אופציה אחרת. כי משרד התיירות יודע איך לפצות את התחומים של התיירות, משרד הכלכלה יודע איך לעבוד מול התעשיינים ומול הגורמים הרלוונטיים, גם ברשות לעסקים קטנים, ובוודאי משרד הפנים, אם אני רוצה שהוא יזריק כסף לרשויות כדי לתת פטור מארנונה, ידע לעשות את זה יותר טוב ממשרד האוצר בלי שום נגיעה של האוצר. אנחנו מדברים בעצם על עלות הצעת חוק של 5 מיליארד שקלים לפי חמשת משרדי ממשלה שמניתי. לא עשית תמיכה בתרבות. זה בשלב הראשון, רק כדי לתת זריקה. ברגע שהצעת החוק הזאת תהיה מנוסחת, אני אבקש מכל חברי ועדת הכספים שיצטרפו ויחתמו עליה ונוכל לקדם אותה במליאה. - - - להגיד גם לגבי התרבות. אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך. אני רק אומר: התוכנית הזו ומה שעשינו פה זה בסך הכול שלב א'. אנחנו לא נרפה מהממשלה בעניין הזה ונקבע ישיבות המשך. יהיו בוודאי ישיבות כבר בשבוע הבא.

הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 12:04.